אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון

(מתן סמכויות פיקוח ואכיפה לעניין עיסוק בקנבוס לצרכים רפואיים ולמחקר),

אנחנו אחרי הקריאה הראשונה, בהכנה לקריאה השנייה והשלישית. ראשית, אני מתנצל בפני כולם על העיכוב. הוועדה ניהלה דיון ארוך בנושא דירוג סוציו-אקונומי וראשי רשויות, ולאחר מכן התנהל עוד דיון בוועדת החוץ והביטחון,